מגישת הרוויזיה, בבקשה,

באיזה נימוק, יולינקה? אני רוצה לשאול את ארבל.

היא לא פה. היא צריכה להגיע כל שנייה. היא מגיעה, אז עוד רגע. למי מחכים? לארבל. אני מכבד את יוליה, היא מחכה לארבל. פשוט רציתי שנהיה מדויקים פה. ארבל, רציתי בבקשה שנדייק. הגשתי רוויזיה, מה הפרוצדורה? אנחנו צריכים לקבל את הרוויזיה ואז פותחים דיון מחדש, או שדוחים את הרוויזיה? השאלה מה הוועדה רוצה.

אם הוועדה רוצה לפתוח את הנושא - - - את מנמקת ואנחנו מצביעים,

אני מעלה את הרוויזיה להצבעה.

ואז הוועדה דוחה את הרוויזיה. זהו, סגור. או שדוחה או שמקבלת. אם הוועדה

וניתן להעביר אותה - - - ממש בשתי מילים אני אנמק מה הייתה משמעות הרוויזיה, ואחר כך אני אבקש את ההצבעה. כולנו מסכימים פה שצריך להקים את ועדת הכנסת, מאוד חשוב גם כן להקים ועדות נוספות, ועדות חיוניות. אולי לא את כל הוועדות, אבל ועדות חיוניות בכנסת, כמו ועדת הפנים, החוקה, הרווחה,

הכספים והביטחון. לדעתנו זאת הרשימה. אולי אפשר להרחיב את הרשימה או לצמצם אותה. זאת אומרת שאני מבקשת מיו"ר ועדת הכנסת - - - זה לא קשור ברוויזיה.

לעשות את כל שביכולתו כדי לקיים דיון על הקמות הוועדות הקבועות בהקדם האפשרי.

אבל אנחנו לא יכולים להצביע עכשיו - - - אנחנו לא מצביעים על זה,

- - - אנחנו לא מצביעים על זה.

אלו הנימוקים של הרוויזיה. - - - אבל זה הנימוק לרוויזיה. מאה אחוז, הנימוק חשוב. אני רוצה לציין שאני כיו"ר הוועדה הצפוי של ועדת הכנסת בעד הקמת ועדות קבועות. דרך אגב, תקופה ארוכה אני בעד הקמת ועדות קבועות. אמרתי שלפני זה היה פה משחק מילים, מיקי זוהר הסכים ואלקין לא הסכים, ואלקין אמר: אני גובר על מיקי זוהר בנושא הזה, וגם יולי הסתייג בנושא הזה. אבל אני חושב שבאמת כשאין פיקוח כבר תקופה כל כך ארוכה זה לא דבר נכון שלא יהיו ועדות קבועות, בטח בנושאים חיוניים. מה שכן, אנחנו נעשה דיון מסודר וננסה להגיע להסכמה עם כל סיעות הבית בנושא הזה, כולל החלוקה הסיעתית גם בהרכב הוועדות וגם בראשות הוועדות. וזה תלוי באמת בהגעה להסכמות כאלו. במישור העקרוני בוודאי שאני בעד. עכשיו אנחנו מצביעים על הרוויזיה. אבל אנחנו נהיה נגד.

מי נגד הרוויזיה? למה קודם נגד? מה עם בעד? 13. אני נמנעת. מי בעד?

ויוליה נמנעת. הצבעה בעד הרוויזיה אין נגד 13 נמנעים 1 הרוויזיה של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי לא נתקבלה. תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 17:04.